בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ועדת העבודה,

היום ה-7 לנובמבר, 2018, כ"ט, בחשוון תשע"ט.

כולל נושא התגמולים. הצעה שהובאה על-ידי חברת הכנסת שולי

לימים, החוק הזה מוחל כמובן גם על נפגעי פעולות האיבה. בחוק הזה, בעצם בתיקון שאני מביאה, אני מבקשת בעצם לחזור אל רוח החוק ולאפשר לאלמנות פעולות האיבה להיות בעלות זכויות שוות לאלמנות צה"ל - זה היה מטרת החוק, זה היה רצון המחוקק. זו בעצם ההבנה שכולנו חולקים, מסירות הנפש לטובת תקומת עם ישראל ומדינת ישראל היא משהו שכולנו מוקירים לו גם תודה, וגם רוצים לסייע בידי המשפחות האלה בבחירה היומיומית שהם עושים. זה תיקון אחד מיני רבים שהוועדה הזאת עושה ביחס למשפחות שכולות מכל מיני אובדנים.

אני מנהל מחלקת נוער בבית-חולים גאה.

שרה דורון, בעלה נרצח לפני או-טו-טו שלוש שנים בפיגוע טרור באלון שבות, כשהוא יצא כמו כל יום חמישי ללמוד עם הילדים שלו שלומדים בישיבת הסדר. למרות שהוא היה אמור להגיש את

החוק מאפשר לה את זה כמובן שאם הוא עבד בשרות מעל שלוש שנים. במידה ויש ילדים,

בגדול, מה שקורה בחללי צה"ל שיש שתי זכאויות לשני סכומים מהמדינה. אתה מרשה לי קצת לשנות את ההיגיון של הצגת העניין. כי בהצגת העניין אתם יש לכם כל מיני סיבות לא להשלים - - - אני חוזר

אבל הוא קבע שבתנאים מסוימים - - - המדינה החליטה שלא כדאי לה לחסוך באופן שיטתי, ושתשים את זה בתקציב הרגיל של המדינה.

אני חושב שבפן הזה דווקא זה לא היה טוב למדינה פנסיה תקציבית, זה שהיא לא עשתה את זה בשביל עצמה, אבל זה נושא לוויכוח אחר, אני לא חושב שזה השולחן. אבל מה שאני רק

זה לא מעניין כרגע.

בזה שהאוכלוסייה הזאת, שהיא לא ענקית לשמחתנו - - - אלי, כמה פעמים ביקשנו נתונים על כמה אנשים מדובר. לא יצויר שאנחנו משכנעים אתכם שזה

ביחס לחללי צה"ל, אתם מודים שזו טעות. זו טעות בניגוד לרוח החוק. ברור, חד משמעי. אני רוצה לחדד. הטעות כשאני אומר התיקון, זה לא שמישהו פעל בניגוד

או אנשים פשוטים שעברו ברחוב, שישבו באוטובוס, חטפו מה שחטפו, אנחנו חייבים להיות רגישים. הביטוח הלאומי יש לו את הרגישות רק לשלם בזמן, אין לו סמכות

זאת גם נקודה שאני מבקשת להוסיף אותה ראינו שהמשכורת הקובעת של נפגעי פעולות איבה של עובדי המדינה, היא נמוכה לאין ערוך מחללי צה"ל.

ההיגיון אומר, חבר'ה, אתם גם אזרחים פשוטים. תבינו את זה. הסיפור שחיילי צה"ל שנהרגים בפעולות איבה, אם הוא הולך לסוף שבוע עם החברה שלו,

והוא מקבל

אם כן, נתכנס בשבועיים וננסה לאשר את הרביזיה. אני שוב חוזר ומזכיר לכל המנגנון הנפלא של המדינה, שפה אנחנו לא מתעסקים בסתם אזרחים, אלא באזרחים